הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור. כפי שכולכם יודעים ויודעות, היום מתקיימת שביתת הנשים במחאה על האלימות כלפי נשים

וכל זאת